ט"ז בתמוז התשפ"ג, 05 ביולי, 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות בנושא הצעת חוק צוותי התערבות במשבר, התשפ"ג 2022, פ/5/25, של חבר הכנסת שמחה רוטמן, אשר יזמה ומקדמת סגנית שר האוצר מיכל וולדיגר, עוד מאז כובעה הקודם. הדיון הזה, בכותרתו, הוא הכנה לקריאה ראשונה, ובפתח דברים,

שולחים מכאן, בשם כל חברי הוועדה את השתתפותנו בצערם העמוק של משפחת הלוחם מיחידת אגוז, רב סמל דוד יהודה יצחק, השם ייקום דמו, שנפל הלילה במהלך מבצע "בית וגן" בג'נין. התפללנו שהמבצע הזה יסתיים בלא כלום, ולצערנו התבדינו. עוד משפחה שנכנסת למעגל הקשה הזה, לצערנו. כחברה, או כמדינת ישראל, אנחנו כמעט מורגלים,

אבל זה לא משהו שאפשר להתרגל אליו אף פעם. יהיה זכרו ברוך. בהצעת החוק שלפנינו מוצע להקים מערך של צוותי התערבות במשבר, בפריסה ארצית, אשר נועד להתערב ולתת מענה ראשוני במצבים של משבר נפשי, ובכך למנוע את החמרתם ואת הפיכתם למצבי קיצון. הרציונל בבסיס הצעת החוק הוא שצוותי התערבות במשבר יפעלו ויוזנקו לאחר קריאה שתתקבל במוקד הארצי לסיוע נפשי, בין אם על ידי אזרחים שייפנו למוקד, ובין אם על ידי כוחות הביטחון או גורמי המקצוע ברשויות המקומיות. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על מענה לקריאות על רקע נפשי.

על סיוע לכ-20,000 קריאות בשנה לצרכי - - - על רקע נפשי, וכנראה שהצורך בשטח, בפועל, הוא גבוה מכך. ההצעה מקדמת הקמת מנגנון שיסייע בשמירה על כבודם, גופם וחייהם של אנשים ונשים עם מוגבלויות, ויצמצם את היקף המקרים שבהם היעדר טיפול נכון מביא להיתקלות קשה, ובמקרים מסוימים אפילו לאובדן מיותר וכואב. קידום מערך בריאות הנפש וקידום מענים מקצועיים למתמודדי נפש היא אחת המשימות המרכזיות שוועדת הבריאות לוקחת על עצמה. אנחנו פועלים לשם כך

בעבודת הוועדה,

כיו"ר הוועדה, מחויב לכך. אני מבקש להודות גם לסגנית שר האוצר, מיכל וולדיגר, על הירתמותה ועל מסירותה לנושא בריאות הנפש. אנחנו מחזקים אותה, ונפעל יחד לקידום שינוי אמיתי במערך בריאות הנפש, ולהבאת מענים נדרשים למתמודדי נפש. בבקשה. בוקר טוב. תודה ליושב הראש ולצוות, ותודה לכל מי שהגיע. אני חושבת שמדובר בנושא מאוד חשוב. מדובר בצומת חשוב ביותר בתוך הרצף הטיפולי. כמובן שהמענה של צוותי משבר נולד כדי למנוע, כמה שיותר, את הכאב ואת הסבל שעוברים מתמודדי הנפש ובני המשפחות שלהם, כדי להפנות את כל האירועים האלה, כמה שיותר, לצד האזרחי והקהילתי לטיפול הזה, ולא לצד הפלילי, או למאסר, חלילה. אפילו לא לאשפוז כפוי, אם אפשר להימנע מהדבר הזה. זוהי המטרה העיקרית. אני חייבת לומר שיושב לי בראש גם הנושא הכלכלי, והוא נבדק. היום, לצורך העניין, מבוזבזים למעלה מ-200 מיליון ₪ על מענים שהיום לא באמת נותנים מענה. כ-20,000 פניות בשנה למשטרה ולמד"א. הם לא יודעים לענות ולטפל בהן, וזה גם לא התפקיד שלהם.

זה מה שגורם לזריקת כסף שמונח על הרצפה, שנועד לעזור לאותם מתמודדים, ובעצם לא עושה שום דבר. לעתים, לצערי הרב, זה אפילו עושה נזק. כל האנשים שיושבים פה, סביב השולחן, מכירים את האירועים האלה. רבים מהאירועים שאני מכירה לדעתי 11 במספרם, בשנתיים האחרונות נגמרו במוות, כפשוטו. לכן, כשאני מדברת על 200 מיליון ₪ זהו נזק ישיר, וגם הוא בהערכת חסר. זהו נזק ישיר על שוטרים; על בתי משפט; על סנגורים; על מקומות בבתי סוהר, וכן הלאה. כולכם יכולים להבין שיש מעגלים נוספים של נזקים של המשפחה מסביב; של חוסר עבודה,

לכן, בעיניי, נכון מאוד ורצוי מאוד להקים את הפורמט הזה, שנקרא: "מוקד ארצי נפשי", עם צוותי התערבות במשבר נפשי. הדיוק של האופן שבו תפעל הפלטפורמה בשביל זה יושבים פה אנשי מקצוע: משפטנים; אנשי בריאות ובריאות הנפש; אנשי כוחות הביטחון; אנשי אכיפה.

סביב השולחן, כדי שנדע להתרכז ולהתמקד באיך הפתרון הזה יהיה כמה שיותר נכון ומדויק. אני שמחה שכולכם באתם, ומקווה שכולכם הגעתם עם מחשבה חיובית, כדי לייעל ולשפר את המצב הנוכחי, שלצערי הרב רחוק מלהיות טוב.

כפי שמיכל אמרה, אנחנו נכנסים לנושא הזה בראש פתוח. אלה מסוג הדברים שאתה לא בטוח,

שזה צריך להופיע בהצעת חוק מלכתחילה. יכול להיות שזוהי עבודה מסוימת של המשרד, או איגום משאבים, אבל בסופו של דבר הצעות חוק של חברי כנסת מגיעות אל המשרדים, לפעמים, ככוח מניע, לאחר פניות מהשטח, כמי שמלווים שנים רבות את נושא בריאות הנפש, ומכירים את הנושאים האלה.

כיושב ראש הוועדה, נחשף יותר ויותר לחוסרים ולבעיות,

ובפרט למקרי קיצון, כמו שהיא ציינה, ואנחנו יודעים מה קורה בשטח. ללא ספק זה מתוקצב בחסר, מכל הבחינות ובכל הפרמטרים. אנחנו נשמע קצת התייחסויות, ולאט-לאט נתקדם.

ד"ר גלעד בודנהיימר, ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות. שלום ובהצלחה בתפקידך החדש.

ראשית, אנחנו מאוד מברכים על הרוח הגבית לנושא החשוב הזה. זהו נושא שקרוב ללבנו, ואנחנו מבינים ורואים את הצורך שבו. צריך לראות את הדיון על רקע האתגרים הגדולים שקיימים בבריאות הנפש, בכלל. צריך לראות איך המענה הזה לא הופך להיות במקום מענים שצריכים להינתן בצורה נכונה בזמן אמת, ברמה של מניעה ושל קהילה, אבל בהחלט גם נדרש מענה חירומי, כי יש אירועי חירום בחיים. אני רוצה להפריד בין אירועים חירומיים לבין אירועי משבר. זוהי סמנטיקה, אבל זהו ההבדל בין Urgency לבין Emergency. כאן, אני רוצה לדבר על מהם המענים הנכונים, ואני גם שואל: האם דווקא הצעת חוק היא הדרך הנכונה ליישם את זה, או שמא דרכים אחרות? אפשר לקיים על זה דיון, כמובן. אנחנו חושבים ששירותי ה-Emergency בישראל שירותי החירום מעוגנים בחוק מד"א,

ויש מי שאחראי על שירותי החירום במדינת ישראל. שירותי חירום רפואיים גופניים ונפשיים צריכים להיערך, לדעתנו, בראש ובראשונה, על ידי הגוף שאחראי לתת את שירותי החירום. כדי לאפשר לו לעשות את זה בצורה המדויקת, כגוף שאמון על החירום בישראל, אנחנו מסכימים שצריך, קודם כל, שהטלפנים של מד"א יידעו לתת את המענים של בריאות הנפש ולעשות את הטריאז' הזה, וצריך שהצוותים יעודכנו באופן כזה שהם יידעו לתת את המענים הנדרשים לאנשים שנמצאים במצב חירום נפשי. בשביל זה התקיימו כבר כמה דיונים, ואנחנו חושבים שבאמת נכון לראות איך מכשירים נכון צוותים ממד"א, איך מייצרים כוננים מתאימים במד"א, ואיך מייצרים אנשי טיפול, שנמצאים בחלק מהניידות של מד"א מד"א או כל שירות חירום אחר. אני אומר מד"א בגלל חוק מד"א שקיים בישראל, אבל זה לא בהכרח גוף כזה או אחר; אני נזהר פה. אנחנו בהחלט חושבים שבנייה נכונה של צוותים כאלה יכולה לתת את המענה למצבי ה-Emergency,

כשמישהו נמצא במצב חירום הוא יכול להיות גופני או נפשי; אנחנו לא יודעים בדיוק מהו, וצריך שיהיה מוקד אחד, שיודעים איך לפנות אליו ואיך לעשות את הדברים נכון. בצד השני, אנחנו סבורים שמאוד חשוב לחזק את המערך בקהילה, כך שיידע לתת שירותים מגוונים וגמישים, מרמת הקל ועד האינטנסיבי, כשהאינטנסיבי מדבר על מצבי משבר.

אנחנו תומכים בקופות החולים להקים צוותי משבר,

התמיכה שם היא לא מספיקה, וחייבים להגדיל אותה, אבל הקופות בהחלט התחילו לייצר צוותי משבר, שמטרתם לסייע לאנשים שנמצאים במצב מצוקה אם זה המטופל ומשפחתו שפונים, וזה כשיש כתובת טיפולית שיודעים מהי.

יש כאלה צוותים שעובדים, אבל זה עדיין לא מספיק, בכלל. אנחנו נמצאים רק בתחילת הדרך, ואני מסכים עם הביקורות על כך שזה לא מספיק. אנחנו צריכים לראות את מחזקים את הדבר הזה. אנחנו חושבים שצריך לעשות שילוב של Emergency ו-Urgency, בהינתן שאנחנו מתבססים על שירותי בריאות שקיימים בישראל ולא מנסים להקים שירות חדש בתוך משרד הבריאות, כי זה מחזיר אותנו שנים אחורה. משרד הבריאות הוא רגולטור, ולא אמור להיות ספק שירותים. בעינינו לא נכון שהוא יקים שירות נפרד של אמבולנסים וניידות; אין לזה היתכנות,

של כוח אדם מקצועי. השוק סובל מאוד מחסר בכוח אדם ומזליגה לשוק הפרטי, ולכן אנחנו לא חושבים שהקמת גוף חדש היא הדרך הנכונה. אנחנו חושבים שהישענות על שירותי החירום ועל שירותי הקופות בישראל בשילוב הזה של ה-Urgency וה-Emergency הוא הדרך הנכונה לפעול. אנחנו מאוד נשמח לשתף פעולה, כמו שאנחנו עושים,

ד"ר גלעד, אנחנו לא מדברים באותה שפה. אנחנו לא מדברים על מערך של קריאת חירום שמגיעה, ומי עושה כרגע את הפינוי, או את ה-"הזנק" הטכני. כמובן שכרגע, נכון להיום, אם יש מצב שבו מתקשרים מד"א יודע לתת מענה, אבל איזה מענה מד"א יודע לתת? אנחנו מייחסים את כל הכבוד למד"א, אבל זה כמו שיש להבדיל שירותי מוניות: אני מחליט לאן לצוות, יודע לנהל את השיחה, ואחר כך יודע לשלוח את הצוות. מוקדן של מד"א יודע לנהל אירוע מצוין בזמן חירום ולבדוק מה קורה האם צריך החייאה וכו' אבל אנחנו מדברים פה על הצד המקצועי. ברגע שיש מקרה של משבר אתה אמרת: "חירום", ואני קורא לזה: "משבר בחירום"; אנחנו תכף נעשה את ההפרדה כשיש השתוללות בתחנה מסוימת ומגיעה משטרה, ואנחנו יודעים שכרגע יש בעיה נקודתית אם אנחנו יודעים לטפל בה עכשיו, נכון, ולתכלל את האירוע הזה אנחנו לא גולשים לצד הפלילי או לאשפוז, שלפעמים לא צריך, ולא לצדדים אחרים. מה שמד"א יעשה כהזנק או כפינוי הוא לא עניין טכני. זהו לא הכיוון; לא ביקשתי שתעשו את הדבר הזה. אתה יודע, כמשרד הבריאות, איך אתה מנהל בעיה כזו, כאשר יש משבר ב-22:00 או ב-00:00, או מקרים אחרים, ובכל הגילאים. אנחנו יודעים שבשירות הבסיסי של בריאות הנפש, חסר לנו כוח אדם שנמצא בארץ. על אחת כמה וכמה אם אתה רוצה להכשיר עכשיו את כל אנשי מד"א חובשים; חובשים בכירים; פרמדיקים וכו' בידע של בריאות הנפש, בנושא של רפואת חירום של טראומה, ובטח שבנושאים הקליניים הנוספים שאתם מדברים עליהם. אנחנו לא מצפים להעביר את כל אלפי נהגי וכונני מד"א. מד"א מנהל את קריאת החירום באופן טכני, אבל איך אנחנו מתנהלים מול אירוע שלם? מאיפה מגיע פסיכיאטר? - - - אני רוצה להרחיב, ברשותך, גלעד. אני אשמח לשמוע את כולם, אבל אני רוצה לומר וכבר דיברנו על זה; היו לנו אלפי שעות שיחה בנושא מה שאני מבקשת, ואני חושבת שזה כורח, הוא לצרף את ה-Emergency ואת ה-Urgency גם יחד. אני לא הולכת לבנות משהו אחר, אלא להיפך לעשות איגום משאבים. הפנייה מגיעה מהאזרח. האזרח הוא לא קליני; הוא לא יודע מה זה Emergency או Urgency. בשיטה שלך שוב מתבלבל האדם שסובב סביב מתמודד הנפש. זה לא כמו בפן הגופני, כשהאדם שנפצע יודע בעצמו מה צריך, ומתקשר ביוזמתו או מישהו לידו ואומר: "אני רוצה את הטיפול". במקרה של בריאות הנפש,

כמה שאני בעד להשוות את בריאות הנפש לבריאות הגוף לפעמים יש הבדלים. בן אדם שנמצא בהתקף פסיכוטי, במשבר נפשי לא יודע מה קורה איתו ומתנגד למה שייתנו לו, אלא אם כן מגיעים אנשי טיפול שיודעים להרגיע את המצב, ואת כל האנטי שיש אצל אותו מתמודד. בדרך כלל, וברוב המקרים הם יודעים להנמיך את הלהבות. זה נכון שכתוב בחוק שאתם תפעילו. בואו ונדבר על הטכניקה מי באמת יפעיל? אפשר לדבר על זה ולפתוח את זה; בשביל זה אנחנו פה. אני מדברת על כך שבן האדם מבחוץ, ברחוב, לא יגיד: "רגע, זה חירום? טוב, אז אני אחכה לקופת החולים? לא, אז אני אתקשר למד"א?". לא. צריך להיות מוקד אחד, שלשם מתקשרים. המוקד הוא שיחליט. אם המוקדן שישב שם יחליט שצריך לקחת אותו באשפוז כפוי אני לא יודעת מה אוקיי. הוא יידע לעשות את החיבורים: האם זה יהיה למד"א? האם זה יהיה לפה?

אבל המוקד צריך להיות אחד. צריכים להיות צוותי משבר שילכו למקום ויידעו להנמיך את הלהבות, ולא שיגיע שוטר ועם כל הכבוד, אני חושבת שגם את השוטרים צריך להכשיר. את השוטרים; את המורים; את כולם צריך להכשיר לנושא של בריאות הנפש. ברמת העיקרון אנחנו לא רוצים שהדבר יסלים וילך לכיוון הפלילי. ראינו, גם במדינות אחרות הייתה כאן ועדה שישבה על המדוכה שמדינות שעשו פיילוטים עם שוטרים כמות ההגעה לבתי הסוהר לא ירדה בהן. מה לעשות? כשמגיע שוטר האירוע נהפך לפלילי, אוטומטית. כל אחד יודע בדיוק את דפוס ההתנהגות, בקו המחשבה שלו,

זה לא צריך ללכת לשם. אנחנו לא רוצים לגזול אף אחד. אני חושבת שזה צריך להישאר בקופות, ושהקופות יהיו חלק מזה צוותי המשבר יהיו קופתיים, והמוקד על-קופתי.

צריכים להבין את זה, לתת את הפלטפורמה ולאפשר את הדבר הזה. אדרבה, אתה בעצמך אמרת: "לא חוק, כן חוק". בגלל זה הקדמתי ואמרתי תציע לנו פתרונות למצוקות ולשאלות שעולות מכאן. אני לא חושב שאנחנו חלוקים. זה בדיוק מה שאמרתי, ואני אחזור על הדברים ואדייק אותם: מוקד חירום של מד"א יודע,

לשלוח אמבולנס לבן או נט"ן. מוקד חירום של מד"א יכול ללמוד מתי מדובר במצב נפשי ומתי מדובר במצב אחר. ככל שמוקד של מד"א יידע להפעיל ניידות מיוחדות שיהיו, עם אנשי טיפול של בריאות נפש, שיידעו לתת מענה, ויכיר את המענים שקיימים בקופות ויידע להזעיק את צוותי המשבר של הקופות אנחנו נכסה את מצבי החירום ואת מצבי המשבר גם מהזווית הזו וגם מהזווית הזו. מוקד החירום הלאומי בדיוק כמו שאמרנו, אם בן אדם לא יידע להתקשר לפה או לשם אנשים לא יודעים, כשיש מצב חירום, אם זה גופני או נפשי. המצבים האלה מעורבבים, הרבה פעמים. לכן, נכון שיהיה קו חירום אחד,

ולא לבלבל את האזרחים עם הרבה קווי חירום. אוקיי. ככל שאנחנו ניתן לדוברים לדבר נבין את זה מהשטח. חבר הכנסת רוטמן, מתי שתרצה לדבר תגיד. עו"ד יפעת רווה ממשרד המשפטים, יש לך משהו להוסיף?

תודה רבה. קודם כל, אני רוצה באמת להודות למציע, חבר הכנסת רוטמן, וגם לסגנית שר האוצר, חברת הכנסת וולדיגר, על הקידום של ההצעה הזו. אני רוצה להתחיל דווקא בפורמליסטיקה. אני רוצה להקריא את ההחלטה של ועדת השרים לענייני חקיקה, שאומרת שבהתאם לסעיף 66 לתקנון, ועדת הממשלה לתמוך, בקריאה טרומית, בהצעת חוק צוותי ההתערבות במשבר של חבר הכנסת שמחה רוטמן, בכפוף לתנאים הבאים: הצעת החוק תוחזר לוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה, והמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת המשרדים.

קודם כל יש הסכמה לגבי הדיון האם הוא בחקיקה או לא בחקיקה. אפשר לעשות אותו בהרבה פורומים. העובדה היא שהוועדה שלנו הגישה את המסקנות לפני שלוש שנים,

ולא צלח בידינו ליישם את זה בלי חקיקה. אפשר היה, אולי, אבל נעשו המון דיונים וזה לא קרה.

אין מנוס,

מההליך הזה לפחות מתחילתו של ההליך; אחר כך אפשר להחליט מה עושים, אבל כנראה שלא היה מנוס מלעשות את המנוע הזה. ההמלצות שלנו הן די ברורות: מדובר על מוקד ארצי; מדובר על כלל המקרים. תכף יפרטו גם הגופים שהיו שותפים לזה. אני רוצה להדגיש שהיו שותפים לזה, ולא בכדי, לא רק משרדי הממשלה, אלא גם ארגונים ואנשים עם מוגבלויות. זה היה ייחודי, במובן הזה שלא עשינו את זה מעל לראש של אנשים, אלא לגמרי בשיתוף לא כעדות, אלא כחלק מחברי הוועדה. בגלל זה אני חוזרת להיצמד להמלצות של הוועדה, שכל המשרדים שנמצאים פה היו שותפים לה, בסופו של דבר, אחרי המון דיונים, שיג ושיח. אני לא אכנס לכל פרטי ההצעה. אנחנו קיבלנו המון הערות וגם ישבנו בשיחות הכנה, ואני מודה לעו"ד ענת מימון על ההכנה, יחד עם המשרדים. ניכנס לפרטים בהמשך, אבל מבחינתנו חשוב לקדם, ככל האפשר, את הדבר

או בצורה שדומה לרעיון של לעשות את זה מודל מקיף ככל האפשר, עם מוקד ארצי, שייתן את המענה. אין לנו את הפריווילגיה להמשיך ולהשתהות עם זה, קודם כל,

מהכיוון של מתמודדי הנפש והאנשים עם מוגבלויות, אבל זהו גם אינטרס שלנו,

שוטר שקם בבוקר לא קם כדי להרוג בן אדם, אבל אם בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו במקרה כזה, ונוטל חיי אדם ההשלכות הן מאוד קשות, גם על גופי האכיפה.

זהו אינטרס של כל הנוגעים בדבר, והדברים האלה ממשיכים. אחרי הדו"ח שלנו מבחינתי, לא כל דבר בעבודה מדיר שינה מעיניי.

בכל יום שאנחנו לא מיישמים את זה עלול לקרות עוד מקרה, וקרו עוד מקרים. זה ממש מדיר שינה מעיניי, ואני מברכת על כך שזה מיושם.

דיברת דברים מאוד ברורים. חבר הכנסת רוטמן. אין הרבה מה להוסיף,

על מה שאמרה המציעה המקורית של החוק, סגנית השר, חברת הכנסת וולדיגר. אני רק רוצה להגיד לה תודה על כך שהיא העניקה לי את האפשרות להתעסק בנושאים שקצת חורגים מעיסוק היום-יום שלי, ואולי להביא פתרון גם בנושא הזה. בנוגע לשאלה על מוקד אחד או כמה מוקדים אני יודע שהיו דיבורים,

על לייצר איזה שהוא מוקד אחוד, כמו שקיים בארה"ב, למשל ה-911. אתה מתקשר לשם וזה אותו מוקד גם משטרה, גם מכבי אש וגם שירותים אחרים; זהו המוקד המפנה. אצלנו אתה תמיד תיזכר, כשפורצת שריפה, אם אתה ב-101, ב-102, ב-100, במוקד העירוני או בחברת החשמל 103. זהו מבחן בחשבון ובזיכרון, לכל מיני מוקדים, ויכול להיות שצריך לקדם את זה. בוודאי שכל זמן שלא עושים את זה אני הייתי מצפה שכשמגיעה פנייה למוקד 100 שהיא רפואית, בטבעה הם יודעים להפנות. הם לא אומרים לו: "תתקשר למד"א", אלא יש להם מוקד הפנייה.

הממשק בין המוקדים קיים.

אז אם אני מתקשר ל-100 ואומר שיש לי לחץ בחזה הם שולחים אותי למוקד מד"א, ואם אני מתקשר למד"א ואומר שמישהו פורץ לי הביתה הם יודעים לשלוח את זה למוקד 100. אז יכול להיות שככל שיהיה מוקד נפרד וייעודי לדבר הזה המוקדנים יצטרכו לעשות את אותה הכשרה מוקדנית.

אני לא חושב ששאלת הטלפון והמוקד,

היא השאלה המשמעותית. זהו דבר שצריך לחשוב עליו בהקשרים אחרים. אני כן אומר שהסוגייה של סמכויות היא סוגייה שצריך לחשוב עליה טוב בייחוד אם אפשר לייצר מנגנון של שוטר על אזרחי, או דברים כאלה. צריך לחשוב על שאלת הסמכויות בנוגע לכניסה למקום. נכון לעכשיו, וראיתי גם בהמלצות של הצוות מדברים על כל שלא תהיה סמכות כניסה למקום, אבל אם מדובר בעובדים יכול להיות שכן אפשר יהיה לבוא ולהגיד שאם הם בחשש לאירוע התאבדות הם כן יוכלו להיכנס למקום, כדי למנוע את ההתאבדות. יכול להיות שצריך לחשוב גם על הסמכויות של הגופים הרלוונטיים, כדי שהם לא יהיו תלויים בשאלה של אם יש איתם שוטר מלווה או לא, ומקרים דומים.

מבין שהולכים לכיוון של הסדרה בחקיקה, של הסדר מלא,

ואני חושב שצריך לתת מענה גם לשאלת הסמכויות, גם ככל שרלוונטי לקחת לאשפוז כפוי, במקרה הצורך. כל הנושאים הללו צריכים לקבל מענה, ולא להמשיך ולייצר את אותה הדיכוטומיה של: "שוטר זה X, רפואי זה Y וצוות ההתערבות הוא Z". קחו את המקרה של ניסיון התאבדות: שיהיו מעורבים בו גם,

זו תהיה זירה שצריך יהיה לתת לה מענה ראייתי, לפעמים במקרה שיש חשש לפיו זוהי לא באמת התאבדות או שהיה סיוע להתאבדות, וכל מיני דברים כאלה; זו תהיה זירה שיהיה צריך לתת בה מענה רפואי; וגם יהיה צריך לתת את המענה הנפשי. אני חושב שככל שמייצרים לדבר הזה צוות ייעודי צריך יהיה לתת לו גם את ההכשרות וגם את הסמכויות הנדרשות כדי לתת את הטיפול ההוליסטי הזה לפחות ברמה הראשונית, עד הגעת הגורם הנוסף לשטח. תודה רבה. נגעת בנקודת הסמכויות; היא נכונה בהחלט, אבל אנחנו מדברים גם על ההיבט המקצועי, של הידע. לפעמים אתה פוגש ילד על הספקטרום הכי קיצון. כשאתה מסתכל עליו ומדבר איתו, והוא לפעמים לא מגיב לך אתה יכול לכעוס; אני מדבר איתך. כשאתה לא יודע להתנהל אתה לא מבין, אולי, שיש לך מישהו שלא מתקשר איתך.

כשיגיע שוטר לאירוע ולא יידע לזהות שיש כאן בעיה נפשית, שיכולה להיות מטופלת באופן אחר הוא נכנס לאירוע בעייתי. זוהי בדיוק הנקודה שבה אנחנו אומרים: איפה אנחנו נכנסים כאן, ושולחים את אנשי המקצוע שיתכללו את האירוע הזה; שיידעו לקחת את זה למקום אחר ולהציל, מכל ההיבטים. עו"ד אביבית ברקאי-אהרונוף, מחלקה פלילית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים,

אין לי מה להוסיף. תודה. תודה רבה. עו"ד דניאל רז, ממונה ארצי תחום אשפוז כפוי, הסיוע המשפטי. שלום. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות לומר את דברנו. אני מברך מאוד על הצעת החוק, המציע, חבר הכנסת רוטמן, כמובן; והמציעה המקורית, סגנית השר מיכל וולדיגר. לאחר עבודה מרובה שנעשתה בוועדה הבין-משרדית, שבה לקחנו חלק, הגענו למסקנה שהמוקד הזה הוא הכרח המציאות. לא רק המוקד, כי כשאנחנו מדברים על המוקד אנחנו מדברים גם על הטיפול. בסיוע המשפטי, היום,

מתמודדי הנפש שנמצאים תחת הוראות אשפוז. מחקרים שנעשו בעולם בעיקר בארצות הברית ובקנדה, אבל גם במדינות אירופאיות נוספות עולה באופן ברור כי הקמת CIT, Crisis Intervention Teams שמגיעים לביתו של אדם, נותנים לו את הטיפול הראשוני ומשכנעים אותו לקבל את הטיפול הרפואי מפחיתה מאוד את ההיתקלות שלו עם כוחות הביטחון, אבל גם ולא פחות הוא מונע אשפוזים מיותרים בכפייה. היום, מערכת בריאות הנפש עמוסה בצורה בלתי רגילה. המחלקות הפסיכיאטריות,

נמצאות בקריסה טוטאלית. אין לי מילה אחרת כדי להגיד את זה. אין פסיכיאטרים; אין רופאים; אין צוות. דווקא המוקד הזה הוא הפתרון הראשוני והנכון כדי לתת עזרה לאנשים ולמנוע את האשפוזים המיותרים. מילא, אם אני הייתי אומר את זה. אני רק רוצה להבהיר לכם: במסגרת פסק דין שניתן על ידי השופט קאפח שלא יכול היה להתערב בנושא הזה, כמדיניות, כי זהו לא תפקידו של בית המשפט הוא אומר, בספטמבר 2021, במקרה שאנחנו הצגנו: "בנקודה זו ראוי להפנות למצבם של מתמודדי הנפש הזקוקים לטיפול - - - כפוי, בהשוואה לאחרים הזקוקים לטיפול רפואי רגיל. מן - - - הוא כי לגבי חולה "רגיל", אשר מפאת מצבו אינו יכול להגיע למרפאה קיים מנגנון של ביקור בית, במסגרתו מגיע רופא לביתו של החולה ומעניק לו עזרה רפואית. אין הדברים כך לגבי מתמודדי הנפש. כך, מכל מקום, למדתי במהלך הדיון. למיטב ידיעתי, קיימת יחידה ניידת בדרום תל אביב, החולשת גם על הערים בת ים וחולון. במסגרת יחידה זו, מבקר פסיכיאטר חולים, ומטפל בהם ככל שהוא נדרש. אפשר שיש מקום להקים יחידה מעין זו, אשר תחלוש גם על אזורים אחרים". זה היה במקרה של אישה מבוגרת, שאמרה: "אין לי אפשרות להגיע לטיפול מרפאתי כפוי תבואו אליי". בגלל שהיא לא הגיעה היא אושפזה בכפייה, ואנחנו שחררנו אותה בבית המשפט המחוזי. אני שואל את האנשים פה: האם ניתן היה למנוע את האשפוז הכפוי? חד משמעית כן. אם היה מגיע מישהו הביתה, אל אותה אישה, מדבר איתה ומשכנע אותה היא רצתה את זה, ואף אחד לא נתן לה את השירות הזה. למה לא נתנו לה את השירות הזה? כי היא מתמודדת נפש. אם היא הייתה מספרת לנו שיש לה בעיה רפואית אחרת זה לא היה עולה לדיון, בכלל. גם אם למערכת הרפואית יש את המגרעות שלה זה עדיין לא מצב כמו שיש בבריאות הנפש. לתוצאה הזו, של האשפוזים המיותרים, אנחנו צריכים לשאוף, ואני מאוד שמח שסוף סוף ישראל מצטרפת למשפחת העמים שחושבים שצריך לייעל את המערכת. אנחנו שמענו את ההסתייגויות של חלק ממשרדי הממשלה, ואנחנו מבינים אותן, אבל אותן הסתייגויות היו קיימות גם בקליפורניה, גם בפלורידה וגם בקנדה, ושם הם הגיעו למסקנה שצריך לשנות דיסקט. אפילו כבר יש הצעת חוק בסנאט האמריקאי אני לא יודע מה גורלה; זה כבר הגיע למצב שבו הם חושבים שצריך לחוקק את זה ברמה הפדרלית. לכן אני אומר: למה המשטרה צריכה להגיע למקרים של אובדנות? זוהי לא עבירה פלילית, אבל המשטרה מגיעה לשם בכל אופן. מהו היחס של אותו מתמודד שרואה את המשטרה? אני ראיתי סרטונים. בתביעות נזיקיות שהגשנו ראיתי מה קורה ברגע ששוטר מגיע של בן אדם אוטיסט עם התמודדות נפשית, שבכלל לא מבין מה קורה. את זה אנחנו צריכים למנוע, ולכן אני חושב שטוב שיש הצעת חוק. אני מסכים לגמרי עם ההערות של חבר הכנסת רוטמן על נושא הסמכויות. צריך להסדיר את נושא הסמכויות; צריך לבדוק מהן הסמכויות; וצריך למנוע כמה שיותר אשפוזים בכפייה. זוהי המטרה שלנו, בסיוע המשפטי. אנחנו שואפים לכך שתהיה לנו כמה שפחות עבודה, כדי להתרכז בדברים של שיקום ובדברים אחרים, ולאו דווקא באשפוזים מיותרים. לכן, אני חושב שזו תהיה בשורה. אני רק רוצה לתת נתונים, בסוף דבריי: אנחנו מייצגים היום בכ-14,000 הליכים משפטיים בוועדות פסיכיאטריות, ב-15 בתי חולים פסיכיאטריים ברחבי הארץ. אני שואף להגיע למה שהיה כשהתחלתי את כהונתי בתפקיד: לפחות ל-7,000-8,000 מקרים בוועדות פסיכיאטריות. זה יכול להגיע לשם. היום זה בלתי נסבל, וזה לא צריך להיות כך.

במקרה שציינת, עם האישה ועם אותו פסק דין דווקא פה אני מסכימה עם גלעד על כך שהקופות כן מפתחות, וכן יש Reaching Out. כלומר, כשהאישה רוצה היא יכולה להתקשר לקופה שלה ולהגיד: "אני לא יכולה להגיע,

אני חולה" - - - היא ניסתה. זה היה ב-2021; אנחנו מדברים היום על 2023. עדיין אין. אז צריך לפתח את זה, אבל לא לכך נועד המוקד. הוא לא נועד למקרים הללו. תודה. חברת הכנסת גוטליב, את רוצה לדבר?

אני לא חברה בוועדה הזו, אבל היה חשוב שאני אכנס. אני חייבת להבהיר משהו שאותי מקומם ומצער גם יחד: יש שימוש נוראי בהליך הפלילי בכל מה שקשור למתמודדי נפש. לא יכול להיות מצב שבו משפחה, שכל מה שמעניין אותה זה לדאוג לרווחת החולה פונה למערכת בריאות הנפש, וזו אומרת להם: "אני לא יכולה לעזור לכם; תפנו למשטרה"; הם פונים למשטרה בתלונה על אלימות כי יש התפרצות זעם אלימה,

תוצר של מצב נפשי כזה או אחר ואז המשטרה עוצרת את אותו חולה ומתמודד נפש. הוא נעצר, ונמצא במעצר גם בלילה, בדרך כלל; שולחים אותו,

לבדיקה ראשונית במיון כל מה שאני אומרת לכם זה מתוך פרקטיקה וידענות, ספציפית, של עשרות מקרים ואם, חלילה, כתבו שהוא בסדר, ושלא רואים חשש למצב פסיכוטי ולמסוכנות הוא ימצא את עצמו עכשיו בהליך מעצר רגיל, בתיק אלמ"ב כי זו תלונה על אלימות בתוך המשפחה. הסיכוי שלו להשתחרר הוא רק אחרי תזכיר חודש וחצי. אנחנו עם מתמודד נפש, שכל מה שהמשפחה רצתה זה למצוא לו פתרון. זה כל מה שהיא רצתה, וזה המצב. שולחים אותו לבדיקה בתנאי אשפוז בתוך הליך המעצר שלו, אז קודם כל הוא בהליך מעצר. הוא באשפוז בתנאי מעצר. שיהיה פה ברור. כל מי שעורך דין ומכיר את הסוגייה מקרוב יודע איזו זוועה ואימה זו. אני לא באה בטענות למשטרת ישראל, כי אין לה ברירה. אם משטרת ישראל מקבלת תלונה היא צריכה לברר את התלונה כמובן, חוץ מעבירות של אנשי שמאל כנגד מדינת ישראל; אז המדינה לא מטפלת, כי היועמ"שית לא נותנת לכם אישור.

בשיא הרצינות הנושא הזה הוא סופר דופר חשוב. אני לא מוכנה לקבל את המצב שבו משפחה של מתמודד נפש פונה למערכות בריאות הנפש, ואומרים להם: "לכו להתלונן במשטרה" ותדעו לכם: יספרו לכם פה תובעים וסנגורים, בהודעות רבות של בני משפחה, שכל מה שהם רוצים זה טיפול, והם לא מקבלים אותו ואף אחד מהם לא חשב,

שזה יוביל להליך מעצר ולדיונים בבתי משפט א-פליליים. לכן נכנסתי. אני לא חברה בוועדה, אבל חשוב לשים את זה על השולחן. אנחנו צריכים לחשוב על מתמודדי הנפש ועל החולים,

אנחנו לא צריכים להתנצל, להסביר ולדברר את זה בלי סוף. זה כבר מאוס, לעוס ומשפיל גם יחד. לכן אני אומרת, מכאן: צריך למצוא את הפתרון בתוך מערכות בריאות הנפש. צריך לאפשר עוד מסגרות; זה מאוד קשה, אבל גם במסגרות הקיימות צריך לאפשר עוד פתרונות אשפוז, שהם לא קלאסיים דרך הסכמה של מתמודד נפש, ולמצוא את הפתרון כדי להוביל אותו להסכמה. הדברים הכי חשובים,

הם השיח הספונטני עם מתמודד נפש, באותו הרגע.

אם אדם נמצא במצב פסיכוטי, כל רופא יאמר לכם שבדרך כלל הוא לא מודע. אם הוא לא מודע הוא גם לא רוצה טיפול, אבל יש

אני מבקשת מכל הנוגעים בדבר: א', לפתח רגישות גדולה. אנחנו לא צריכים להתנצל על זה ולא צריכים להסביר את זה. אני אומרת את זה כאמא לילדה אוטיסטית, שלא פעם ולא פעמיים יכולות להיות לה התפרצויות זעם, אם אני אהיה במקום הומה, או במיון בבית חולים יבואו אליי, יסתכלו עליי ויביאו ביטחון. די, רגע; סבלנות. כבוד. תזכרו שאין לכם יותר זכות קיום ממתמודד נפש, מחולה או מנכה באשר הם.

הציפייה היא שלכל אחד פה יהיו אורך רוח וסבלנות אדירה למי שחי חיים יותר מורכבים ממני ומכם גם יחד. המטרה היא למצוא את הפתרון, ולשים על השולחן את השיח. לא לברוח להליך הפלילי כדרך פתרון וכמוצא.

בגלל זה אנחנו יושבים.

תודה רבה. זיקקת וחידדת את הנושא. לכן נכנסתי. אני מתנצלת, כמובן, על כך שאצא חזרה לרווחה. חשוב מאוד. המשרד לביטחון לאומי רוצה לדבר בשלב זה? בבקשה. בוקר טוב לכולם. רועי הראל, מהייעוץ המשפטי של המשרד לביטחון לאומי. תכף גם נציגי המשטרה יוכלו לפרט קצת,

על המעורבות של המשטרה,

בתהליכים האלה. כפי שציינו חלק מהדוברים במשטרה, כבר היום, מתוקף תפקידה, המשטרה מעורבת ומצויה בהרבה מאוד אירועים שהצעת החוק מנסה להסדיר את הטיפול בהם. המציאות, כיום, היא שברוב המקרים המשטרה מוזעקת לאירוע; בדרך כלל על ידי אזרח שעד לאירוע כזה או אחר, והוא לא יודע את הנסיבות או לא מכיר את הרקע של המעורבים. כבר היום המשטרה מכשירה שוטרים, בפריסה במחוזות, להתמודדות עם אירועים שבהם מעורבים אנשים עם מוגבלות. זוהי לאו דווקא מוגבלות נפש; יש כל מיני סוגים,

יש הכשרה; המשטרה ערה למורכבות של האירועים ורוצה למנוע התדרדרות של אירועים כאלה. אנחנו מברכים,

על הרתימה של שותפים נוספים לטיפול באירועים האלה, שיכולים להפחית את החיכוך, שהרבה פעמים הוא באמת מיותר עם מערכת אכיפת החוק, ואת הסיטואציות שתיארה חברת הכנסת גוטליב. במקביל להצעת החוק אני מניח שחלק גדול מהמשתתפים פה מכירים יש עבודת מטה מורכבת, לא פשוטה, שמנסה לקדם מענה ממשלתי, כדי לטפל בדיוק בסוגיות האלה. יש גם פיילוט שניסינו להתחיל, במחוז תל אביב, בשותפות החברים כאן. אני אומר משהו שמשתלב בדברים שאמרה חברתי ממשרד המשפטים, יפעת רווה: גם בהחלטת ועדת השרים נקבע שאנחנו צריכים לקדם את החוק בהסכמה ולחזור לוועדה, כי להתאים את המילים למציאות זו מלאכה קצת מורכבת, ולכן אנחנו רוצים לראות לאן ההצעה הזו תתקדם. לגבי החלק שנוגע אלינו בהצעה החברות של שוטר בצוות כזה או אחר צריך להבין שבסוף המשטרה עובדת במודל קצת שונה משאר הגופים הממשלתיים, מתוקף הפריסה שלה, המוכנות והזמינות שלה לכל מקום. זה קצת יותר דומה, אולי, לגופי החירום, ופחות לצוותים ממשלתיים או לפרויקטים ממשלתיים כאלה ואחרים, כי גם אם יהיה שוטר בצוות בסוף, כנראה, ברוב המקרים, המשטרה המקומית נקרא לזה כך תגיע מהר, בזמינות יותר גבוהה, מטבע הדברים.

אם קורה אירוע במחוז דרום, לא משנה איפה הצוות נמצא ומי חבר בצוות זהו מחוז שמשתרע על מאות קילומטרים, מצפון לדרום. המשטרה תגיע, כי הרבה פעמים, שוב אזרח מתקשר; או שהפניה הגיעה למוקד מד"א, אבל עכשיו יש דיווח על אירוע כזה או אחר ויש חשש שייפגעו אנשים. המשטרה מגיעה למקום, מתוקף החובה שלה, כדי לנסות ולמנוע את התרחבות האירוע. אם רוצים המשטרה תפרט קצת על - - - אני רוצה לשמוע מהמשטרה. וככל שתתקדם החקיקה אנחנו נדע להתייחס בצורה יותר פרטנית להסדרים שמוצעים.

זוהי המטרה. בבקשה. בוקר טוב. מוריה בן משה מהייעוץ המשפטי של אגף המבצעים. קודם כל, אני מצטרפת לברכות. אנחנו בתוך הנושא הזה כבר למעלה מארבע שנים, בפורום המורחב והמכובד הזה.

מברכת על זה, כי כיום, לצערנו, המשטרה נמצאת הרבה פעמים לבד בתוך האירועים האלה. כמו שאמרה חברת הכנסת אין למי לפנות ולכן פונים למשטרה, והמשטרה מגיעה. השימוש בהליך הפלילי זה מה שהמשטרה יודעת לעשות. זהו תפקידה. כשהמשטרה מגיעה למקום שבו יש חשש לעבירה פלילית, ויש אדם שמשתולל בבית אין לנו כלים טיפוליים. זהו לא תפקידנו; זהו לא מעמדנו. מה שאנחנו יודעים לעשות, כדי להפסיק את העבירה ולהמשיך הלאה, הוא טיפול בכלי הפלילי.

הצוותים האלה הם מאוד חשובים ומשמעותיים מבחינתנו. אני רוצה להעיר לגבי מה שאמר רועי, לגבי נוכחות של שוטר בצוות. אחד מהדברים שצריכים להיות מדויקים בהצעת החוק,

זה ששוטר הוא לא חלק מצוות ההתערבות, אלא שהמשטרה תגיע לכל מקום שהיא תיקרא אליו. יש לנו כונני סיור בפריסה ארצית יוכל להרחיב על זה נציג האג"ם ואנחנו מגיעים. אנחנו שם. אנחנו שם היום, ואנחנו נהיה שם בעתיד, בכל מקרה שבו יקראו לנו. אני חושבת שהחשיבות של הצוות הזה היא בהפרדת המקרים שבהם המשטרה לא דרושה ולא נחוצה, ונוכחותה רק מסלימה את האירוע.

במקרים האלה, לא להזמין את המשטרה ולהסתייע בצוות החשוב הזה, שצריך לתת מענים בקהילה, או בזיקה לאשפוז פסיכיאטרי, או כל דבר אחר שהוא לא חלק מהתפקיד של המשטרה וההליך הפלילי. אלה הדיוקים שנבקש לעשות בהצעת החוק. תודה. אוקיי. עו"ד רון רוט, הלשכה המשפטית, משרד הרווחה. אם אתם רוצים לשמוע קצת על העיסוק המקצועי בהכשרה של המשטרה אם זה רלוונטי - - - אני לא חושב שזה רלוונטי כרגע. בוקר טוב. כרגע, למעשה, אין לנו הערות. אנחנו נראה לאן הדברים מתקדמים. במסגרת הצעת החוק, הסכמת שר הרווחה דרושה לגבי הכשרת המוקדנים. אנחנו מעורבים, ונהיה.

עו"ד נתנאל לאגמי, מנהל מחלקת ייצוג עצורים בסנגוריה הציבורית. שלום. אני רוצה,

להתחיל בברכות גם למציע, שלא נמצא כאן, חבר הכנסת שמחה רוטמן, וכמובן לסגנית שר האוצר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, שלא מהיום כבר במשך הרבה מאוד שנים שמה את עניין מתמודדי הנפש כנושא חשוב שאותו צריך לקדם. חבל לי שגם חברת הכנסת טלי גוטליב לא נמצאת פה, כי הדברים הכל כך נכוחים ונכונים שהיא אמרה הם דברים שאנחנו נתקלים בהם יום-יום, שעה-שעה. חברת הכנסת טלי גוטליב דיברה על עשרות מקרים; אני יכול לדבר איתכם על אלפי מקרים, ועל עשרות אלפי מקרים. אני מזמין את כל מי שיושב פה בואו יום אחד לבית משפט. איזה בית משפט שתבחרו, שיש בו אולם מעצרים; תשבו באולם המעצרים ותראו מי מגיע אליו. האם מגיעים ארגוני הפשיעה? האם מגיעים סוחרי הנשק? גם כאלה יש, אבל רוב רובם של האנשים שמגיעים למעצרי ימים הם מתמודדי הנפש, בגלל איזה שהוא אירוע סטרסוגני, או בגלל שהם לא לקחו טיפול תרופתי והמצב שלהם החמיר. מגיעה המשטרה ואני כל כך מסכים עם מה שאמרה מוריה מהייעוץ המשפטי ומשתמשת בכלים אכיפתיים. זה מה שהם יודעים. בפגישות שלי עם מפקדי תחנות משטרה ואני נפגש איתם בדרך כלל יש בינינו לא מעט מחלוקות בכל זאת, סנגוריה ציבורית ומשטרה; אנחנו רואים את הדברים בצורה קצת שונה, וזה בסדר אבל בעניין הזה אין בינינו מחלוקת. משטרה לא אמורה לטפל בהתמודדות נפשית. השוטרים עושים עבודת קודש צריך לומר את זה פה אבל אי אפשר להכשיר את כל הסיירים, ומי שיגיע אלה הסיירים. להרבה מהסיירים יש נשמה יתרה, אבל הם אומרים: "נמצא מולי אדם - - - אגב, כל הסיירים יכולים לעשות הכשרה מינימלית של כמה שעות.

זה נכון. אני מרצה במכללה לשוטרים לא מעט, ויש הכשרות שהן הכשרות מצומצמות.